רק לפני שנייה סיימנו ישיבה אחת ואנחנו פותחים ישיבה נוספת של ועדת חוקה, חוק ומשפט על הצעת תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה). אני רוצה קודם כל לקדם בברכה את המתמחה, עורכת-הדין אלי, שזה יום עבודת הגמר, איך קראתי לזה אתמול? פרויקט סיום שלה בהתמחות כאן

והיא מובילה את הצוות המשפטי הזה, כמובן בעזרה והכוונה של אלעזר. אני מאחל לך בהצלחה גם כאן וגם בהמשך הדרך, בעזרת השם. תודה רבה. אנחנו נתחיל בעניין. מי יציג את התקנות? אני מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. חוץ מהמשפטנים יש פה גם את האנשים שצריכים לעשות את העבודה בסוף? יש ביחד איתי את מור אהרנשטם ממינהל הרכש ויש פה גם נציגים ממשרד

אני מבין שגם בזום יש לנו... בזום יש נציגי משרד הביטחון, גם מהלשכה המשפטית וגם גורמים רלוונטיים אחרים. בסדר גמור. בבקשה. אז התקנות הן תקנות שר אוצר לפי חוק חובת המכרזים. הן תקנות שמאפשרות למשרד הבריאות להיעזר במשרד הביטחון, בהתאם לתקנות של משרד הביטחון, לביצוע רכש שנדרש להתמודדות עם נגיף הקורונה. יש מגבלות בתקנות שמדברות על זה שזה נדרש ואי אפשר לעשות את זה בזמן הנדרש באמצעות התקנות הרגילות ותקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 שחלות על משרד הבריאות, ואנחנו עושים כאן הוראת שעה תקנות זמניות, שנועדו לאפשר למשרד הבריאות להסתייע במשרד הביטחון. צריך להגיד שבפועל זה פרקטיקה שהתבצעה בהתפרצות של הנגיף. היה פטור מרכזי ששר האוצר אישר תחת תקנות חובת המכרזים וככה זה התבצע תקופה ארוכה, ועכשיו אנחנו רוצים להסדיר את זה בתקנות הוראת שעה, כדי לאפשר להם לעשות את זה עכשיו, עד - - וזה מוגבל רק לנושא קורונה בלבד?

גם מוגבל לנושא קורונה וזה דחוף, וגם מוגבל שאי אפשר לעשות את זה באמצעות התקנות. אלה ההגבלות המהותיות בנוסף לפרק הזמן, שזה תחום בזמן התוקף של התקנות, לצורך הדיון. עד היום, היו מקרים שהסתייע משרד כזה או אחר בשירותי משרד הביטחון בנושאים אחרים, לאו דווקא קורונה?

יש כאן חריגה, נקרא לזה, מהמסלול הרגיל של רכש בממשלה. משרדים נעזרים או שיש רכש מרכזי שמבוצע על-ידי משרד האוצר, החשב הכללי, ושם זה לא חריג, זה מובנה. זה חלק מההליך הרגיל של רכש במשרדים אבל משרד הביטחון ושימוש במשרד הביטחון ככלי שמסייע ברכש, זה משהו שהוא למיטב ידיעתי, אני אסייג את זה, אני לא יודע שזה נעשה. הרכש שאנחנו מדברים עליו זה רכש שהוא ספציפי לקורונה?

זאת אומרת, זה דברים שקשורים לקורונה? אנחנו לא נמצא שם רכבים וכולי. אנחנו נמצא שם רק דברים

אם הרכבים באיזו שהיא צורה או דרך... חד-משמעית כן. אוקי. עוד שאלה: המכרזים הספציפיים האלה לא קשורים לדברים של תשתיות וכולי, נכון?

צריך להגיד שאין כאן הגבלה בסוג הרכש בכותרת. ההגבלה היא מהותית, שהיא נדרשת לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה. זאת הכותרת. למה אין פה משהו ספציפי? למה אין הגדרה ספציפית? הרעיון הוא לתת - - הרי בחוק המכרזים יש גם דברים במשרדי ממשלה שהם פטורי מכרז, אנחנו יודעים את זה, פטור ממכרז וכל מיני דברים כאלה. השאלה היא אם לא נכון היה כדי למקד את התקנה הזו, לעשות אותה ספציפית יותר ולא לתת לה מנעד רחב? קודם כל, זה דיוק חשוב כשאנחנו מדברים כאן על רכש, זה לאו דווקא יהיה באמצעות מכרז. משרד הביטחון, בהתאם לתקנות - - אבל הן צריכות פטור ממכרז.

פטור ממכרז גם יהיה כאן, ויש להם תהליכים תחרותיים אחרים. אני לא יודע להסביר את זה טוב כמוהם אבל זה לא מגביל אותם. התקנות מאפשרות למשרד הבריאות להסתייע במשרד הביטחון לפי התקנות שלהם, כולל פטורים, כולל מכרזים. איזה דברים יש במשרד הביטחון שאנחנו לא ערים להם חוץ ממכרז? ברשותך, הייתי מחדד את זה. משרד הבריאות אתנו? מה הסיבה המרכזית שאתם צריכים את הסיוע של משרד הביטחון? האם שיטת המכרזים שם היא יותר מהירה וכולי? והאם יש סיבה נוספת, נגיד יתרון הגודל וניסיון ברכישות גדולות? אנא תסבירו בבקשה לוועדה. אני מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות. זה משהו שגורמי המקצוע אצלנו, שנמצאים בזום, יכולים לפרט יותר אבל כן, מה שאמרת, אלה הדברים... בבקשה. אדוני, אולי קודם נשמע את משרד הביטחון כי להם בטח יש תשובות - - אני גם ממשרד הבריאות. אם יש צורך, אנחנו יכולים לתת יותר רקע וגם מה הביא להתקנת התקנות האלה. אז בבקשה,

לא הרבה רקע אבל את הרוב. אנחנו אנשים אינטליגנטיים ומבינים מהר. עם התפרצות נגיף הקורונה, נעשו כל מיני פעולות דחופות. היה שיתוף פעולה מתחילת הדרך בין משרד הבריאות למשרד הביטחון גם בשביל לנצל את הניסיון של משרד הביטחון, גם את היכולות שלו בתחום הרכש וגם באמת בגלל שמשרד הביטחון הרבה פעמים יכול למצוא פתרונות שמשרד הבריאות לא ערוך למצוא, ובהתאם לתקנותיו זה יותר התאים לרכש החרום של תקופת הקורונה. אני אציין שבכלל, בכל תקופת התפרצות הנגיף, אנחנו נמצאים בשוק עולמי שמאופיין בחסר של משאבים - - אגרסיבי.

ובתחרות מאוד אגרסיבית בין מדינות להגעה לציוד - - במילים אחרות את הקניין של משרד הבריאות אף אחד לא יספור אבל קניין גדול כמו משרד הביטחון, שיגיע להתחרות על מכרז לאספקת סחורה, יספרו יותר.

הרכש בחוץ לא נעשה באמצעות מכרז בהכרח שם אבל הוא צריך לעבור אישור מכרזי, בין אם בפטור ממכרז ובין אם באמצעות עמידה בהוראות התקנות, בתוך הממשלה. בשלב מסוים הממשלה החליטה למסד את העבודה המשותפת עם משרד הביטחון, ואז התקבלה החלטת ממשלה ביחס להקמתו של המשל"ט, שהוא המרכז לשליטה ובקרה שמתכלל את הפעילות בקורונה, ובמסגרתו יש תקנים של עובדי משרד הביטחון שנמצאים ועובדים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות לצורך התמודדות עם הסוגיות הדחופות שעולות בהקשר של הרכש בקורונה. אך ורק בקורונה, ואך ורק ביחס לרכש דחוף. גם התקנות כאן מדברות על זה שרק במצבים שבהם משרד הבריאות לא יכול לבצע את הפעולות האלה בעצמו, באמצעות התקנות שלו, בין אם בגלל שאלות של דחיפות, בין אם בגלל המסגרת הנורמטיבית שחלה עליו רק אז תעשה הסתייעות במשרד הביטחון. זה מאוד מתוחם בזמן ובנושאים, וזה משלים את החלטת הממשלה שבמסגרתה התבקשנו להסדיר כל מיני דברים שנעשו באופן חירומי בגלל שהם נעשו בצורה מאוד דחופה ופחות הייתה הסדרה נורמטיבית, וכרגע אנחנו מבקשים לעגן את זה. אלה התקנות שעומדות כאן. השאלה שלי היא על ה"כרגע". למה הרגע? למה לא לפני חודש, חודשיים? אז כמו שאמרתי, זה מעגן מציאות קיימת. היום משרד הביטחון מבצע רכש במסגרת המשל"ט עבור דברים דחופים של הקורונה. הוא ביצע גם לפני חודשיים.

הוא ביצע גם לפני חודשיים, ומשרדי הממשלה חשבו כמו ביחס לכל ההגדרה הנורמטיבית של הקורונה, שככל שאנחנו מתרחקים ממצב החירום, יש מקום לעגן את הדברים בחקיקה מסודרת. לא לפעול באמצעות תקנות שעת חירום, לא באמצעות פרשנויות משפטיות מרחיבות - - אבל כרגע, מישהו שם לכם מעצור?

פשוט במסגרת העבודה על החלטת הממשלה על המשל"ט, הוסכם בין המשרדים שהנושא הזה יוסדר בתקנות, שמשרד האוצר יביא לוועדה וזה ממש כתוב מפורשות בהחלטת הממשלה כי בין היתר עלתה השאלה המשפטית האם הפעילות הזו, שמתבצעת ממילא, מצריכה הסדרה בתקנות או לא, והאמירה של כל המשרדים הייתה: בואו נסדיר את זה בתקנות ונסגור סיפור, נעשה את זה בצורה מסודרת, וזה מה שנמצא בפנינו היום. כמו שאמרתי, השוק העולמי כרגע, גם ביחס לתרופות של קורונה - - מי מתקין את התקנות האלה?

כן, כי זה תיקון לתקנות חובת המכרזים הכלליות, שבמסגרתן יש חריג שמאפשר למשרד הבריאות לבצע רכש עבור קורונה דחוף באמצעות משרד הביטחון, שפועל בהתאם לתקנותיו הוא. משרד הביטחון לא יודע לעבוד עם תקנות של משרד הבריאות. זה ועדת המכרזים של משרד הביטחון שמבצעת את הרכש, בהתאם להתקנותיה.

חשבנו שנכון שהוועדה גם תקבל נתונים לגבי עד כמה הרכש שנעשה עד עכשיו היה באיכות מספקת? באיזה סוגים של הליכים הוא נעשה? האם זה היה מוצלח, במילים אחרות? כי אנחנו הולכים לעגן עכשיו את הדבר הזה, ויכול להיות שבאמת לא הייתה לזה סיבה. אולי בסוף יתברר, אולי רצית לשאול את זה גם, שאנשי משרד הביטחון לא מבינים מספיק טוב בדברים הרפואיים והצליחו לשים יד על סחורה מאוד זולה ובכמויות אבל היא לא הסחורה האיכותית כי ראינו כל מיני פרסומים למיניהם? אני מבקש תשובות לעניין הזה. קודם כל, השאלה אכן במקומה. יש עוד מישהו שצריך לענות על זה? כן, אורית אפרתי צריכה להיות פה, בשיחת הזום, ואני חושבת שהיא הגורם המקצועי שצריך לענות על זה. היא מאגף הרכש של משרד הבריאות.

אורית אפרתי ממשרד הבריאות, איתנו בזום? שלום אורית.

שמעת את השאלה של אלי, ואני הפרעתי לה קצת באמצע? שמעתי את השאלה. אני חושבת שהזיווג בינינו לבין משרד הביטחון היה מאוד מוצלח, גם מבחינת תהליכי העבודה, גם מבחינת התוצרים. בסך הכל אנחנו מוצאים שרוב הציוד שנרכש הוא ציוד טוב, איכותי, עובר את בדיקות האיכות, מגיע לשימוש של בתי החולים. אכן יש אולי שוליים של ציוד שהאיכות שלו היא לא כנדרש אבל זה ממש ממש בשוליים ואנחנו פותרים את זה יחד עם מנה"ר ויחד עם עבודה משותפת עם הספקים ודורשים החלפה כשצריך. בסך הכל, התהליך מוצלח. תוצאות התהליך יצאו מוצלחות. אני רק מבקשת להשלים עוד שתי מילים ביחס למה שאורית אמרה: זה שבשוליים יש רכש שהוא לפעמים לא מוצלח, זה לא נובע מזה שמשרד הביטחון מבצע את הרכש. זה יכול לקרות באותה מידה גם אם משרד הבריאות יבצע את הרכש - - אבל ההנחיות לקבוע את המפרט של הדברים שאתם צריכים בסוף אתם קובעים את זה, לא משרד הביטחון. לחלוטין כן, וזה מוגדר ממש בהגדרת העבודה של המשל"ט. המשל"ט הוא יחידת סמך של משרד הבריאות. צריך לומר ציון לשבח למשרד הביטחון כי בדרך כלל שיתוף פעולה בין משרדים הוא לא הדבר הכי פופולרי במדינת ישראל, נקרא לזה ככה. הם אומרים: אתה אל תחליט לי, תגיד תודה שאני עושה לך את העבודה,

אין זכות וטו למשרד הביטחון על דבר כזה.

ואני חושבת שדווקא באירוע כזה, כמו התפרצות נגיף הקורונה, שיתוף הפעולה הזה מאוד הוכיח את עצמו. משרד הביטחון עשה עבודה נהדרת ואני חושבת שבאמת יש מאפיינים שמצדיקים את המעורבות שלו. בסוף אנחנו מדברים באמת על אירוע נרחב, חד-פעמי, שלא קורה כל יום, ויש לנו גופים שערוכים. השגרה שלהם היא היערכות לחירום, בשונה ממשרד הבריאות שזו לא השגרה שלו בהכרח, וההסתייעות בהם עזרה לנו מאוד. תודה רבה. בדובאי כבר הייתם?

סליחה על השאלה. נתן וילפנד, תעשיין, בבקשה.

כמו שנאמר, אני נציג של חברת "סביון" דיאגנוסטיקה. חברת "סביון" דיאגנוסטיקה הוא מפעל ישראלי שפועל מעל 35 שנים בשוק של ריאגנטים לאבחון רפואי. יש לנו 70 עובדים, עולים חדשים, עולים ותיקים, מדענים חוזרים, סטודנטים, שעובדים במפעל. החברה ממוקמת באזור התעשייה הצפונית של אשדוד - - מה היא עושה החברה?

- - היא יצואן מצטיין הרבה מאוד שנים מטעם המדינה ומוכרת ב-60 מדינות בעולם. מה היא מייצרת? אנחנו מייצרים ריאגנטים, כולל ריאגנטים להתמודדות עם משבר הקורונה. בתחילת משבר הקורונה אנחנו קיבלנו פנייה ממשרד הביטחון, ממה שנקרא המשל"ט, לעזור ולסייע למדינת ישראל בהתמודדות, ולהפנות משאבים שלנו על מנת שנוכל לפתח ריאגנטים ישראלים לשוק הקורונה. הפנינו משאבים, עצרנו את הפעילות הרגילה, נתנו לזה משאבים רגילים בשביל לעבוד ולפתח, התגייסנו למשימה כמו לא מעט יצרנים ישראלים שנענו לאותה בקשה מטעם המשל"ט או מטעם משרד הביטחון.

ברגע הנוכחי, עם פרסום של הרבה מאוד מכרזים עם פטור ממכרז של החשב הכללי לרכישת ריאגנטים, המכרזים שהתפרסמו בנושא של הקמת מעבדות קורונה, אנחנו מוצאים את עצמנו בחוץ. אין שום התייחסות לתוצרת ישראלית, אין שום העדפה לתוצרת ישראלית, אין פתח לתקווה למרות כל המשאבים שנתנו והקצינו למערך על מנת לתת לזה מענה, להתגייס ולפתח מוצרים, וחשוב להדגיש שהמוצרים שלנו עוברים תיקוף על-ידי משרד הבריאות ומוציאים אותם לא פחות איכותיים ולא פחות טובים מכל רכש שמתבצע בחוץ. אני חושב שמדינת ישראל כבר ראתה וחוותה על בשרה שהשמיים נסגרים ומדינות רבות סוגרות את הייצוא ולא ניתן לייבא את המוצרים למדינת ישראל, חשוב שתהיה יכולת כזאת בארץ, שתהיה יכולת מקומית. תודה נתן. הבהרת את הדברים היטב, תודה לך. אני רוצה באמת להעלות את הנושא הזה כי דיברנו עליו גם בישיבה המכינה שלנו עם הצוות. אני לא נכנס לכרגע לחברות מסוימות ושיקולים מקצועיים כאלה ואחרים אבל השאלה האם בעניין הזה, וזה דבר שבעצם מחייב אתכם כל הזמן, איך ההתייחסות שלכם לנושא הזה של עדיפות לתוצרת כחול-לבן. יש את החוק שלאחרונה הארכנו בהוראת שעה, שהוא מדבר יותר על תעשיות טקסטיל, ומחייב את משרד הביטחון לכל מיני סוגים מסוימים. מה קורה לגבי תעשיית בריאות או ריאגנטים, שלמדתי עכשיו את השם הנפלא הזה? איפה כאן העדיפות הלאומית שלנו, במיוחד לאור כך שהקורונה צריכה לא רק תרופה אלא צריכים גם תרופה כלכלית? אני חושב שפה זה גם משרד האוצר וגם מדיניות של משרד הביטחון,

אז נשמע אתכם. אני אתחיל ואגיד משפט על זה, ואני חושב שמשרד הביטחון ידעו לפרט יותר ממני. החובה לרכש תוצרת הארץ מוסדרת בתקנות, וזה לא מוחרג. הכללים שחלים על משרד הביטחון כאן הם כאלה שאמורים להמשיך לחול. אין כאן אבחנה - - השאלה אם מה שחל היום זה מספיק או שיכול להיות שבזמן של קורונה כלכלית, צריך גם לחשוב אולי מעבר לכללים הרגילים בימים כתיקונם. היום כל מדינה דואגת לעצמה.

התקנות לא עוסקות בשאלה של כחול-לבן, הן מסדירות את העברת הסמכויות - - השאלה האם לא היה כדאי להטמיע בתוך התקנות כאן גם איזו שהיא אמירה לגבי העניין הזה, שתהיה עם קורלציה למה שאתם חייבים היום ואולי אפילו לתת משהו מיוחד כי תראה, תקנות כאלה לא יגיעו בימים כתיקונם,

לא יגיעו. וזה גם הוראת שעה. הוראת שעה, עוד יותר טוב, מצוין. דווקא את אולי את הכחול-לבן נעשה כהוראת קבע אבל עזוב, סתם התלוצצתי. או הוראת שעה כמו הקודמת...

בדיוק, אתה מכיר אותה. אני שואל, אני תכף אשמע את משרד הביטחון שיגיד לנו אבל אני שואל אם לא היה כדאי ונכון שבתקנות הללו, שבודק שר האוצר, תהיה התייחסות ועדיפות למוצרי כחול-לבן.

כמובן רק אם זה מתאים ואם מבחינת איכות זה לא פוגע כי זה בריאות, לא משחקים פה עם ריאגנטים שלא יהיו טובים חלילה. אתה מבין למה אני מתכוון, נכון? תחשבו בינתיים ונשמע את משרד הביטחון. שלום. אני ראש היחידה הכלכלית במינהל הרכש, ויחד איתי נמצא שלומי מלכה, שהוא עורך דין מהלשכה המשפטית שלנו. אנחנו בעיקרון משרד שנותן באופן קבוע 15% העדפה לתוצרת הארץ, 15% העדפה לביצוע לעבודות מיישובים בפריפריה וקווי עימות ואזור א', ובטקסטיל אנחנו נותנים בלעדיות. המשרד עכשיו שיצא למשרד הבריאות עבור החלוקים, אמורים לזכות בו ספקים ישראלים שנותנים מענה נכון לחוק הטקסטיל בבלעדיות. במכרז הזה, אם יש יבואן, אנחנו לא אמורים לפתוח בכלל את ההצעה. אנחנו עושים את זה על בסיס יומי. משרד הבריאות, כשהוא מעביר אלינו רכש, הוא קיבל עליו ללכת על כל ההעדפות שאנחנו נותנים באופן קבוע ושוטף.